בעצם דיון מעקב בנושא כביש 6. הדיון הקודם התקיים בתחילת חודש אוגוסט. לאחר מכן יצאנו לפגרה או שזה היה תוך כדי הפגרה,

גם של חברי הכנסת,

גם אם לעיתים נודד אני על דרך,

אז תודה לאלון על הבחירה היפה הזאת. גם מחבר אותנו לארץ ישראל.

אז רק רצינו להדגיש שעוד לפני בעצם שהכביש נפתח, עלינו בקמפיינים פרסומיים, ומאז כמעט ברצף השקענו בזה מיליונים רבים של שקלים, כשהדגש מהתחלה היה כביש חדש,

אין לזה שום משמעות כי נראה את הנתונים הכמותיים, אז בוא נעבור לשקף 28 בבקשה.

שאלתם אותנו לגבי כמות הרכבים הרשומים כמנויים לעומת המזדמנים. כמו שאתם רואים, זה נתונים נכונים לדי סוף אוקטובר

כמו שאתם רואים,

זה על סמך פרטי הרכב והחייב ברישומי רשות הרישוי,

זה את מען המגורים. זה מאוד מיושן, זה לא תואם את רוח התקופה. אנשים, אנחנו יודעים, לא ב-100% מקפידים שהמען יהיה תמיד

אז זה נעשה בדואר רשום. למען הסר ספק, מי ששולח את הדואר זה דואר ישראל. אין לנו שירות דואר משל עצמנו. אנחנו לא מוסרים לא את הדואר הרגיל ולא את הדואר הרשום,

לא משהו שיש לנו איזושהי שליטה לגביו. אנחנו מסתמכים

אתם רואים את המספרים. אתם רואים שבשנת 2019, באמת על מנת לאפשר הסתגלות, אז מאוד השתהינו עם המשלוח של ההודעות, כלומר כן לקחנו יותר זמן לתת לאנשים הזדמנות לשלם,

זה שיעור מאוד גבוה שכבר מכסה שיעור מאוד ניכר של האנשים. אני מדבר רק על אותו נתח של מזדמנים. אם הם לא קיבלו את ההודעה הראשונה או קיבלו ולא הבינו,

ואז הדואר רשום,

גם כן לא שילמו, ואז זה מגיע לשלב של משרד עורכי דין והוא מצליח ליצור איתם קשר. בשלב הזה אם הם ישלמו, הם ישלמו בעצם את מה שהם צריכים לשלם

אל זה אנחנו נגיע אבל כרגע אתה מנכ"ל החברה, האחריות היא עליך. אז אני חושב שאני הראיתי שאנחנו באמת עושים כל מאמץ לשכנע אנשים להירשם. גם להבהיר להם שמדובר בכביש אחר ומנוי אחר וגם לשכנע אותם להירשם כמנויים, וגם בקצה של הקצה של הקצה,

אין להם מאיפה לשלם ומסבכים אותם. לדעתי משרד התחבורה צריך להנחות כאן על אחידות בנושאים האלה בלי כחל וסרק. לתת הנחיה ולהחליט החלטה שיש

אני מבקשת לקבל את הנתון הזה. אין בעיה, רק שוב, הרשות הממונה אומרת שזה פה לפניכם. כל החומרים מאיתנו ממילא עברו דרך הרשות הממונה. אנחנו לא שלחנו ישירות שום דבר לוועדה.

עשיתם כנראה קמפיינים שבעיניי עצמכם הם נהדרים אבל כנראה הם לא השיגו את המטרה ויכול להיות שצריך לעשות משהו אחר. אני שמחה לראות שמתחילת אוקטובר העליתם שבעה קמפיינים ממומנים

לגבי הסיפור של איתור מזדמנים והטענה שהדואר לא עובד. גם הנושא הזה באמת נבדק וישבנו וחשבנו על הסוגיה הזאת. עקרונית לפי

כרגע אין לנו את המידע הזה כמו שאמרתי.

כי אני מבינה שלו יש את המידע, ממה שנמסר לי פה, כי גם נעשו פניות של הזכיינים לרשות האוכלוסין וניסיון לקבל את

עד אין מינוי והיא לא מתכנסת,

בהקשר הזה אני גם אשמח שהרשות הממונה תתייחס. אני רק אגיד שיש איזושהי הסכמה לגבי העניין

רק שההסכמה היא לא עם האזרחים. אני מייצגת פה

זה לא תמיד האזרח הקטן היחיד שנפגע. קחו את זה בחשבון. יש אנשים שנוסעים בעשרות ומאות אלפי שקלים ולא משלמים את חובם. אנחנו עדיין נתייחס לאזרח הקטן כאזרח שרוצה לקבל שירות,

בהצלחה בתפקידך.

קודם כל הדיון הוא חשוב, ואנחנו צריכים גם להסתכל צופה פני עתיד כי יהיו עוד הרבה כבישים מהירים, אגרת גודש

תרשמו אותו לכל הכבישים. אני לא משפטן אבל אין בעיה. אני מאשר להעביר את המידע, לכן אין בעיה

לגבי מספר הטלפון.

אני לא יכולה למסור נתונים של היקף התיקים שנפתחו בהוצאה לפועל, כי תלויה ועומדת פנייה לפי חוק חופש המידע, ועורכי הדין של כביש 6 חוצה צפון התנגדו, אבל אני יכולה

שבסך הכול הכולל היקף החייבים שנפתח להם תיק בגין חוב אגרה, גדל בהרבה וצריך לקחת את זה בחשבון. כשאפשר יהיה, אז אנחנו נעביר את הנתונים.

אנחנו נבחן את זה. נראה איך נעשה את זה כדי שה-2.40 האלה או יישארו 2.40 או לא יהיו בכלל, אבל זה החלק השני של הדיון. כן אני אגיד שבינתיים סייעו לי פה עם הנתונים של הקנסות, אז בכביש

אם זה היה אפליקציה שהיית צריך עכשיו לעשות שיתוף פעולה בין פנגו לוויז, היית מוצא את הדרך ולא

יש לזה משמעויות ואנחנו מנסים לראות מה הן, למפות אותן ולתת להן פתרונות. זה ביחד עם משרד התחבורה. יש לזה משמעויות משפטיות.

הוא על

אני אזרחית שומרת חוק ולצערי נקלעתי לסיטואציה המאוד לא נעימה הזו. בחודש יולי האחרון קיבלתי מכתב התראה בדואר רגיל,

ולאנשים אחרים תמונה אחת מקסימום,

המקסימום הוא מאוד גמיש. אני אציין שוב שעד היום אני לא יודעת מה התאריך של הנסיעה השלישית שלכאורה נסעתי,

כי לא נראה לי הגיוני להתווכח על 20 שקלים,

יש פרטי מידע שלא קיבלנו וביקשנו לקבל. הגשנו בקשה לדעת מה מספר תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו בשנת 2020 ו-2021. התנגדו לזה. אני באמת לא מבינה למה. גם ביקשנו

בהקשר הזה,

האם המען שכתוב, הרי אזרח יודע מה המען שכתוב אצל רשות הרישוי או אצל רשות האוכלוסין. האם המען הוא נכון? כי אם לא, אז זה הסיבה שמן הסתם הדברים לא

אנחנו העברנו הכול דרך הרשות הממונה. ממילא לא העברנו שום דבר ישירות לוועדה.

בחשבונית?

משטרת ישראל כששולחת דוח בדואר,

האם באמת יש איזשהו כלל על מקסימום תמונות שנוסע יכול לקבל? אם הוא ביצע שלוש נסיעות, אז נשמע לי סביר שלוש תמונות ולא המצאה

לבחון את עניין השירותים הדיגיטליים שלא מצריכים איכון. נושא המסלול המקוצר, אני מצטרפת להמלצה לבחון מחדש את אופן השימוש בו ואולי לא לקחת את ההחלטה שלציבור עדיף, שננסה

השיטה הזאת, יש לה כמה יתרונות. אחד היתרונות זה רמת שירות יותר גבוהה. נניח אם אנחנו לוקחים את חוצה צפון, יש שם מנהרות מאוד מורכבות. חלילה אם קורה איזשהו אסון בתוך המנהרה והמנהרה נחסמת, אז הזכיין יתפעל את האירוע ויפתח את הכביש כמה שיותר מהר לרווחת האזרחים. בשיטת תקציבית זה לא קורה. אין את רמת השירות הזאת. אין מישהו שהוא אחראי. יש, אבל לא בסטנדרט שאנחנו מציבים לזכיינים. בקטעים הדרומיים זה לא קורה.

רמת השירות הזאת. היא לא קיימת. למה? כי פה יש זכיין שכל עולמו זה הכביש הזה והוא צריך להתעסק בו, שהתאורה תהיה טובה והכביש יהיה פתוח. למה המדינה בחרה לשיטתך בדרום להשקיע פחות ובצפון להשקיע יותר? אני כמובן אומרת את זה כי עוד רגע אני אהפוך את זה. בנוסף לזה יש את הנושא של התזמון. ההקמה של כביש בסדר גודל כזה, זה מיליארדים. בשיטה התקציבית זה ייקח הרבה מאוד זמן. בשיטה של PPPיש קיצור זמנים, וההקמה של הכביש הזה היא מתקצרת, גם משך ההקמה וגם התזמון של ההחלטה,

אנחנו מקימים את הכביש. זה נותן איזושהי גמישות. זה בעיקר כי חלק מהתוכנית הכלכלית זה שהאזרחים משלמים על השירות. זה אחד האלמנטים שקיימים בשיטה של BOT. האלטרנטיבה הייתה שהמדינה מתקציב המדינה תקים את זה. מכיוון שזה פרויקט מאוד יקר, זה היה לוקח הרבה מאוד שנים, לשיטתך. המדינה בחרה ללכת על פרויקט יותר קצר בזמן הקמה, באחזקה יותר גבוהה, רק מי שמממן את זה בחלק גדול זה האזרחים שנוסעים בכביש. גם האזרחים מממנים את זה, אם זה יהיה שיטה תקציבית. פשוט זה עובר דרך מיסים, תקציב המדינה. גם פה האזרחים מממנים את זה. זאת אומרת שהאזרחים, לדוגמה, כמוני וכמו דן שגרים בצפון, פעם אחת משלמים על כביש 6 חוצה צפון בדמי האגרה שאנחנו משלמים, ופעם שנייה במיסוי על כביש 6 בדרום. כן. מס תושבי צפון. ואפשר גם להסתכל על זה בצורה אחרת, שבמידה והיינו מחליטים להקים את הכביש הזה בשיטה תקציבית בצפון, יכול להיות שגם לא היינו פה היום מדברים על הנושא הזה,

אפשר להסתכל על זה עוד יותר רחב, לעודד את כל האזרחים לגור בין חדרה לגדרה. זה יהיה מאוד תקציבי אבל לא יהיו אנשים שישמרו על הגבולות, שיגורו ויעסקו בחקלאות. אגב, לא צריך ככה גם להקים בית חולים בנהריה ולא להביא רופאים לקריית שמונה.

אני לא אמרתי את הדברים האלה. בחלק הצפוני חוץ מלעניין התקציבי, צריך להסתכל על המורכבות. בחלקים הצפוניים מדובר במנהרות ארוכות שהבנייה שלהן היא מאוד מורכבת. בחלק הדרומי זה לא ככה. אין מנהרות. השטח מיושר. ברובו הוא על התוואי של כביש 40. פשוט מתלבשים עליו וזה הרבה יותר קל. אין מורכבות בחלק הדרומי, מה שיש בצפוני, ובצפוני אנחנו צריכים מישהו שהוא מומחה כנראה תוכן, שיבוא וידע להקים את המנהרות האלה ולתפעל אותן גם כשהכביש נפתח,

בזמן ההקמה. יש עוד הרבה. אני אולי אתן גם למשרד התחבורה. כן. רק הערה קטנה, גבירתי היושבת-ראש. את נכנסת לשאלה הרבה יותר מורכבת של איפה משקיעים את המשאבים. אגף תקציבים של משרד התחבורה בעצם מממשים את רצון השרה להתמקד בתחבורה הציבורית ולשים את רוב הכסף לא על כבישים, לא על תחבורה פרטית אלא על תחבורה ציבורית, ואנחנו ממעטים לבנות כבישים. אם אנחנו כבר הולכים לבנות כבישים, אז אנחנו מחפשים מקורות מימון נוספים למימון הכבישים, כי אנחנו באמת הולכים לתחבורה ציבורית. הטענה שלך נכונה, אבל במסגרת הרבה יותר כללית, המדינה מושכת לכיוון אחר לגמרי, והמדינה מושכת כרגע את כל התקציבים לכיוון תחבורה ציבורית שזה מה שחשוב.

תודה על ההתייחסויות. מתי ה-BOT של כביש מרכז נגמר? 2029. חוצה צפון, 2049. אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות ב-2029 או ב-2030? אני מקווה שאנחנו נמשיך לנהוג. ברשותכם, אני אסכם את הישיבה הזו ואנחנו נתאם דיון נוסף בעניין פערי התעריפים. אני כמובן מודה לכם על ההתייחסות הרצינית, גם של נציג החשב הכללי וגם של נציגי משרד התחבורה. אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל להביע את הזעזוע שלי מאיך שהצגתם את המדיניות ואת הפן הכלכלי של הדברים. לגור ביישוב שבו אני גרה, יהיה יותר יקר להביא חשמל, להביא מים ולטפל בביוב, אז הדבר הבא אולי שהחשב הכללי ומשרדים ממשלתיים אחרים יגידו לי, אז תעריפי המים אצלכם יהיו יקרים יותר או החשמל יהיה יקר יותר. אגב, אנחנו רואים את זה במכרזי הגז הטבעי. אבל לא אמרנו את זה. אף אחד לא מכריח תושב צפון לנסוע בכביש 6. אדוני, עם כל הכבוד, אנחנו לא מדברים פה על הכרחה, אנחנו מדברים על שירות שהמדינה צריכה לספק לאזרחיה, גם אם הם גרים בסמוך לגבול לבנון, עם כל הכבוד. נכון. ומדינת ישראל מחויבת לספק שירותי תחבורה גם לאנשים שגרים בסמוך לגבולותיה, ושירותי התחבורה יהיו גם תשתיות כבישים וגם תחבורה ציבורית, עם כל הכבוד למדיניות השרה. כחברה בוועדת כספים, אני לא יודעת מי מכם היה נוכח באישור תקציב משרד התחבורה. אני דרשתי לקבל את המדדים שבהם אתם תימדדו ואנחנו נימדד כחברי ועדת כספים, מה כל התכניות היפות על שבילי אופניים בצפון ובכל מיני מקומות אחרים, איך הם יורידו את רמת המינוע ואיך הם יחסכו שעות עבודה למשק הישראלי. כמובן לא קיבלתי את הנתונים עד עכשיו. אישרנו את התקציב. אני שמחה שיש תקציב. יושקעו באמת מיליארדים של שקלים בדבר הזה. אף אחד לא יודע רק מה היעד, לאן אנחנו רוצים להגיע, וככל הנראה צריך להגיד לאזרחים, אתם הולכים לעמוד הרבה מאוד שנים בפקקים, כי אנחנו באיזה פיילוט כזה של ניסוי וטעייה, ולפעמים זה יהיה שבילי אופניים ולפעמים זה יהיה PPP כזה, והמנורות במנהרה דולקות או לא דולקות. זה לא מעניין אותי, אדוני. מדינת ישראל ממשיכה במדיניות של פריסה דמוגרפית עד שיוחלט אחרת, וככל שרוצים לעודד אנשים לגור בגליל ובנגב ובבקעה, צריך לספק להם את השירותים. ההחלטה שהיא החלטה תקציבית, שלא רואה בסופו של דבר את האזרח, היא לא החלטה שאנחנו בבית המחוקקים נאפשר לה להמשיך ולעבור. אז בנגב הכבישים הם שטוחים ובצפון הכבישים הם הרריים, וכל מיני שיקולים אחרים, אבל החיים הם חיים,

בן אדם ישלם לקופת חולים כללית אותו דבר בצפון ואותו דבר במרכז ואותו דבר בדרום, והוא יקבל גם את אותו שירות, ואם אנחנו לא נדע לתת לו את אותו שירות, אנחנו נעשה חשבון נפש טוב טוב עם עצמנו, כל אחד עם עצמו וברמה המקצועית, ולא נסביר אחד לשני שזה יותר יקר בצפון. אני לא מקבלת את הטיעון הזה. אם צריך להיכנס לדיוני עומק על כמה עולה להפעיל את הכביש היום בצפון, את כביש 6 חוצה צפון או את מנהרות הכרמל, שזה דיון דומה, למה המנהרות בכניסה לירושלים הן חינמיות, ומנהרות הכרמל הן עולות כסף? אז אנחנו נקיים על זה דיון, כמה המדינה תצטרך לפצות את הזכיינים, את החברות הזוכות, כמה היא תצטרך להשקיע באחזקה נאותה של הכביש, לא לאיים על אזרחים שלא יהיה להם כביש שיוחזק בצורה נאותה, ולראות מה עושים עם זה, לצד תוכניות מאוד חשובות של פיתוח תחבורה ציבורית. אני לא פחות ירוקה מכם. אני לא צריכה גם להוכיח את זה, אבל ביישוב שבו אני גרה, עד שתהיה תחבורה ציבורית, בואו לבקר. כשאני הייתי חיילת, הרכבת מנהריה לתל אביב לקחה שעה ו-20, זה כבר היה לפני 25 שנה, והיום אין רכבת בפחות משעה ו-40, אז עם כל המנהור והחשמול והוספת המסילה והכפלת המסילה, לוקח יותר זמן להגיע מנהריה לתל אביב, ומהיישוב שבו אני גרה בכלל אין סיכוי להגיע לנהריה. זה עוד שעה נסיעה, תחנת רכבת שאין בצידה חניון תחבורה ציבורית.

אל תגיעי ברכב, תגיעי בתחבורה ציבורית לרכבת. מישהו רוצה לעשות את הנסיעה הזו איתי? זה לוקח שש שעות להגיע לירושלים. הטיעונים האלה בוועדה הזו, כל עוד אני בראשותה, לא מקובלים. לשמחתי, בוועדת הכלכלה יש לי שותף רציני וראוי, יושב-ראש הוועדה, מיכאל ביטון, מירוחם. גם לו אי אפשר לספר שהחיים בנגב או בגליל יקרים יותר ולכן האזרחים ישלמו. אנחנו לא אומרים את זה. אמרת שאזרחי הצפון ישלמו, במילים אחרות, פעם אחת במיסוי על האחזקה של הכביש בדרום, ופעם שנייה כדי שיהיה לכם כבישים טובים בצפון. זה מה שאמרת, בדמי האגרה. זה לא מה שהתכוונת, אבל זה מה שיוצא מסך כל הדברים שאמרת. אם לא המדינה שמה את היד בכיס, מישהו אחר מממן את זה, ומי מממן את זה? הנוסעים בכביש. אני מודה לכולם. אנחנו נקיים על זה דיון נוסף. בבקשה תגיעו קצת יותר עם הפנים לאזרח כדי לחשוב מה עושים כדי לאפשר את פריסת האוכלוסייה בארץ,

מחיר למשתכן בעפולה לא יגרום לפריסת אוכלוסייה טובה יותר. אנשים צריכים שיאפשרו להם לחיות במקומות האלה. תודה רבה, הדיון ננעל. הישיבה ננעלה בשעה 12:05.